היום 24 בינואר 2022

בשבט התשפ"ב. לפני שאנחנו נתחיל בהצעות לסדר, אני רוצה לעדכן אתכם שאתמול התקיימה ישיבה מאוד חשובה במשרד האוצר עם שר האוצר, עם השר פורר ועם ראשי המשק, שבה סוכם על הקמת צוות מו"מ שמי שיוביל אותו מטעם המגזר העסקי זה נשיא לשכת יועצי המס, ירון גנדי, שמקובל גם על המשק וגם על משרד האוצר. כפי שאמרנו, ואנחנו חוזרים על זה, אף אחד לא יישאר מאחור, כל מי שייפגע יקבל פיצוי, רק זה יהיה בצורה נקודתית למי שבאמת נפגע. הצעות לסדר, בבקשה. בימים האחרונים, ערכתי פגישות רבות עם בעלי עסקים ועם ראשי ארגונים. נפגשתי עם רועי כהן מלהב, עם רמי בז'ה מאיגוד האמרגנים, עם איגוד הספרים, מסעדנים, התאחדות עובדי מלאכה. המצב הוא קשה. העסקים הקטנים הם הנפגעים העיקריים בגל הנוכחי. אני רוצה גם להזכיר שהם סוחבים את ההפסדים של הסגרים הקודמים. ההחלטה שהממשלה קיבלה למנוע בכל מחיר סגר נוסף ולהשאיר גם את הכלכלה פתוחה וגם את מערכת החינוך, היא החלטה נכונה, היא חיונית, אבל עדיין אי אפשר להתעלם ממצוקת בעלי העסקים ומהנזק שגל האומיקרון גורם למגזר העסקי. אני הייתי עצמאי במשך 15 שנה, אני יודע שאת הנתונים הראשונים על רמת הפגיעה נקבל בחודש פברואר, אפילו מרץ, ובכל זאת אי אפשר להשאיר את בעלי העסקים באי ודאות. שמחתי לשמוע אתמול על הפגישה אצל שר האוצר, על כך שהוא מתחייב לא להשאיר אף עסק מאחור. אני יודע שהתחילה עבודה על המתווה, שהפעם יהיה גם יותר פשוט, גם יותר נגיש וגם יותר נכון, אבל עדיין אני חושב שאי אפשר לחכות עם המתווה הזה לחודש מרץ. אני מבקש ודורש ממשרד האוצר לגבש ולפרסם את מתווה הסיוע לבעלי עסקים כבר בשבוע, שבועיים הקרובים, ולהביא אותו לאישור ועדת הכספים. העסקים הקטנים הם הלב הפועם של הכלכלה שלנו, אנחנו לא נפקיר אותם. אני בטוח שחברי ועדת הכספים ידאגו לא להפקיר אותם הפעם. כרגע העצמאיים מופקרים, ועוד איך מופקרים. ראינו בשבוע שעבר את המחקר של המרכז לכלכלה מדינית, שמדבר על פגיעה של מעל מיליארד שקלים בתחום ההסעדה והאירוח, ירידה של 35% בהכנסות בגלל נגיף האומיקרון. אני מדבר עם בעלי עסקים שהם או בקריסה או לקראת קריסה. כל הזמן אתם רוצים להראות מה לא טוב עשינו, למרות שיש פה חברים שהיו גם בקדנציה הקודמת בוועדת הכספים ויודעים שלא התעסקנו רק בהעלאות מיסים כמו הדיון הזה - גם באיך אנחנו מייצרים חבילות סיוע לאותם עצמאיים שנפגעו. השקר הזה של חלוקת כספים מהמסוקים, מהמטוסים, זה פשוט שקר הכי נבזה שיכול להיות. כל החבילות סיוע נבנו על אחוז הפגיעה,

אם זה 80% ומעלה. מי שלא הכנסנו לקריטריון פגיעה לא היה זכאי לקבל שום עזרה. נתנו למי שנפגע, שזה גם מה שהממשלה הזאת צריכה לעשות.

הכל מוכן בלחיצת כפתור ברשות המסים לעשות את ההשוואה בין מה שקורה איתו עכשיו לבין מה שקרה איתו שנה אחורה או בשנת 2019, ואז תהיה לכם תשובה מתמטית ברורה מי נפגע בגלל הקורונה ומי לא. למי שנפגע תעזרו, את מי שנפגע תצילו. האנשים האלה בקריסה, ואנחנו רואים את זה גם ממחקרים וגם שומעים את זה מבעלי עסקים.

שיש בשורה אמיתית בנושא של תשלום על ימי מחלה וימי בידוד, שזה משהו שעוד לא היה. כל הכבוד ותודה רבה. אתה נציג מפלגה של שר האוצר, לכן מגיע פה שאפו. אני רוצה להתייחס למה שאמר חבר הכנסת כץ. אני הייתי עצמאית בתקופה של הקורונה וקיבלתי מענקים. באמת בנו מנגנון שהיה נכון בקלות שלו. כשלחצת על כפתור ואמרת, "אני עומד בקריטריונים", קיבלת את הכסף,

בין אם לא עמדת. היה חשוב שעשו את זה, כי זה היה מאוד נכון לעסקים שהיו צריכים את הכסף מהר. הבעיה הייתה עם הקריטריון זה שהמון אנשים שלא הגיע להם קיבלו ועכשיו הם מאשימים את הממשלה שבאה ומבקשת את הכסף חזרה. יש מעל למיליארד וחצי שקלים ברשות המיסים שניתנו למי שלא עמד בקריטריונים. באיזה שהוא מקום התחושה הייתה שחילקו כסף ממסוקים שהיה מאוד קל לקבל אותו, יותר קשה להחזיר. אני שמחה שהוועדה הזאת מקיימת דיונים משמעותיים כדי באמת לתת למי שנפגע. זה הפוקוס. לא היה דיון אחד על עזרה לעצמאיים. איזה דיון הועדה הזאת עשתה? צריך לתת כסף למי שנפגע, לא להגיע למצב שכספי המסים של כולנו ניתנים ללא קריטריונים. הייתי שם, אני יודעת כמה היה קל לקבל וכמה קשה להחזיר. אני מבינה גם לליבם של כל אותם עסקים שקיבלו כסף והיום צריכים להחזיר. צריך לעשות את זה בצורה יותר מושכלת. הזמן פה הוא פקטור. צריך להבין שאם לא יטפלו בזה במהרה, כל הסיפור של מי שזכאי יימרח ואנחנו נעמיק פגיעה באנשים שהפרנסה שלהם נפגעה אנושות בתקופה הזאת, בטח על פני השנתיים האחרונות. הגיע הזמן לפעול מהר בלי כל מיני הצהרות בומבסטיות, ולראות מה עושים כרגע עבור עסקים קטנים וענפים שלמים שנפגעו. יש פגיעה קשה מאוד במעונות המפוקחים והפרטיים עם כל ימי הבידוד. אין עדיין מתווה פיצויים מוסכם למפוקחים וללא מפוקחים. בסגרים הקודמים הייתה הבנה על איך מתקזזים, אבל זה לא קורה עכשיו, וזה לא תקין ולא הגיוני. אנחנו יודעים שענף הגיל הרך במצב אקוטי, קשה, באמת הזנחה של שנים, ייבוש תקציבים של שנים. עכשיו נותנים לו מכת מוות, ואנחנו נמצא עוד ועוד מעונות שנסגרים. אנחנו יודעים את זה מנעמת, מויצו, מאמונה. המסגרות הפרטיות הן במצב קשה אפילו יותר, כי שם אין אפילו הנחות וכל מיני הסדרים. אם לא נחליט שאנחנו לוקחים ומתלבשים על הסיפור הזה באופן מלא, כשלנו לחלוטין. יש פה הורים שמצפים לפיצוי הזה, יש פה אנשים שהקימו עסקים במו ידיהם, יש פה ארגונים שמשוועים ליחס ולא מקבלים יחס. הגיע הזמן לשים את הדברים על השולחן ולפעול בנושא הזה. אפשר לתת פיצויים, וגם חשוב לתת פיצויים למי שנפגע, אבל על סמך מה נותנים? על סמך פגיעה יומית? על סמך פגיעה שבועית? על סמך פגיעה דו-שבועית? על סמך פגיעה תלת שבועית?

קודם כל תחליט שאתה נותן, אחרי זה נחליט איך. הנתונים הראשונים שיגיעו עבור חודש ינואר יגיעו בדיווחי מע"מ בחודש

בין 15 ל-19 בפברואר. אתמול ישבתי עם ירון גינדי שמייצג את יועצי המס ודיברנו על זה.

על חודש ינואר גם לגבי אלה שמדווחים דו חודשי. צריך לדאוג לכך שהם ידווחו גם על החודש הזה, על ינואר, ואז באמצע חודש פברואר יהיו לנו נתונים. אחרי שנקבע את נוסחת הסיוע במהלך השבוע, שבועיים הקרובים, נוכל כבר לצאת עם מתווה פיצויים אמיתי מבוסס נתונים, לא מבוסס הצהרות ומבוסס תחושות. אני בדיוק כמוך, אופיר, מדבר עם בעלי עסקים. כולם מבינים שהפיצויים חייבים להגיע באופן מושכל, על בסיס נתונים, לא על בסיס תחושות. אנחנו נעשה את זה מהר ככל הניתן. למה להבימה הזרמתם 60 מיליון על בסיס הצהרה שביטלו להם הופעות? למה מורי הדרך צריכים להחליף מקצוע ואילו ענף התרבות מקבל מזומן? זה התחיל עוד בחודש דצמבר. מי שנפגע צריך לקבל, לא שיהיה איפה ואיפה.

למה אחד צריך להחליף מקצוע ולאחר משלמים? גם למורי הדרך ניתן סיוע. זה שחלק לא רוצים לקחת - - יש גם ענפים שנפגעו יותר. אם ניקח לדוגמה מסעדה, אז יש מסעדות שפורחות בתקופה הזאת ומסעדות שאין בהן נפש חיה. אפשר לבדוק את זה. איך אתה בודק את זה? על בסיס דיווחי מע"מ, על בסיס מחזור. איך עשינו את זה בפעם שעברה? למה אז זה היה מהיר? גם בפעם שעברה חיכיתם לנתוני מע"מ. אבל הייתה לך את ההצהרה של אותו בעל עסק. ואז מה קרה לו? מי שלא דיווח נכון צריך היה להחזיר. זה מה שאתה רוצה שיקרה גם עכשיו? אתה רוצה להכניס אותם עוד יותר לבור? אני רוצה להתקדם לנושא הדיון שלנו. זה הדיון השלישי שאנחנו מקיימים בנוגע למס על סיגריות אלקטרונית. מטרתו של הדיון הקודם הייתה לדחות את פקיעת הצו היות ולא יכולנו לקיים דיון אמיתי בוועדה. במהלך הדיון עלה נושא אחד שקשור לתמציות טעם כפריט מכס, שזה חומר גלם, לא המוצר הסופי. אחרי שדיברנו עם הרשות במהלך הימים האלה, הוחלט להוציא את פריט המכס הזה מהצו כך שהמוצר הספציפי הזה לא ימוסה. יש שני נושאים שאני מבקש שנתעכב עליהם. יש לי השגות לגבי הקביעה ש-0.7 מיליליטר שווה חפיסה, כי 0.7 מיליליטר מבוסס על ג'ול שכבר לא כל כך קיימת. מי שאומר שסיגריה זה 10 שאיפות כנראה לא החזיק סיגריה ביד אף פעם. כל אחד שעשה את זה בחייו יודע שזה הרבה יותר מזה, זה בין 15 ל-17 שאיפות, ולכן נצטרך לעשות תיקון בהתאם. לגבי אותן סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות, מה שהעלה חבר הכנסת ינון אזולאי, צריך לשקול לחזור לנוסחה האחידה שיש גם על הנוזל, ללכת לכיוון של מיסוי על בסיס הגדרת יצרן של כמות המיליליטר שנמצא בפנים. כמובן שלרשות המיסים תהיה את היכולת לבדוק ולאכוף את זה. במידה ויתגלה פער בנושא הזה, כמובן שהיבואן יצטרך לשלם את המס בהתאם. אני רוצה לדבר על נפח המכל של נוזל המילוי של הסיגריות

נתחיל למסות גליצרין צמחי במס קנייה?

אז איך זה עובד? הסיבה שהחלטנו להוציא את תמציות הטעם מתוך הצו, ואת זה אמרה רשות המיסים, היא כדי לא למסות את חומרי הגלם אלא את המוצר הסופי. במידה ויתחילו להכין את החומרים ולייצר את זה בישראל - נמסה את זה. אכיפת החוק נועדה לעבריינים שיעשו את זה בצורה פיראטית. כל המדינות בעולם שמיסו את הנוזל למילוי סיגריה אלקטרונית מיסו את הניקוטין. אתה לא יכול לקחת מוצר שאוכלים אותו, שבן אדם בחר לאייד אותו בחדר שלו, ולהטיל עליו מס. אין בו ניקוטין? בצו לא מופיעה המילה "ניקוטין". בגלל זה גליצרין צמחי לא בצו. אני לא בטוח שכשמאיידים גליצרין צמחי ולא אוכלים אותו, זה הדבר הכי מועיל

שלחנו לוועדה ב-29 בדצמבר מכתב שכתבנו בו את כל הטענות. אני מבקש מהוועדה לקרוא את הטענות המפורטות במכתב. אנחנו לא מתנגדים למיסוי סיגריות אלקטרוניות, לשיעור המיסוי ולהשוואתו לסיגריות אחרות. הטענה שלנו היא כנגד אופן ההחלה של הצו החדש. אנחנו מבקשים, ואנחנו חושבים שיש לזה צידוק גדול מכל אספקט, שתהיה תקופת מעבר סבירה של 60 יום. למה צריך תקופת מעבר? בדיוק כפי שנעשה לגבי ענפים אחרים, לא יותר ולא פחות. אני לא חושב שדמנו סמוק יותר או פחות משל אחרים. ההחלה המיידית של הצו היא בלתי סבירה וגורמת נזק ליבואנים, במיוחד ליבואנים הקטנים. אני אתן דוגמה את הלקוח שלנו שפעל על פי החוק, התקשר בעסקה, הזמין לישראל סיגריות ב- 2.5 מיליון שקל, ועלול למצוא את עצמו ביום בהיר אחד עם חיוב של 10 מיליון שקל שהוא לא צפה ולא יכול היה לצפות אותו. אני חושב שהאיזון הנכון בין הצורך במיסוי לבין הנזק שנגרם ליבואנים, במיוחד ליבואנים הקטנים כדוגמת הלקוח שלנו, זה שתינתן תקופת מעבר. יושב-ראש הוועדה הנכבד והיועצת המשפטית כבר הבהירו שכל המנגנון הזה של כניסת צו לתוקף והבאתו אחרי זה לדיון הוא מנגנון פגום. יושב-ראש הוועדה אמר שזה לא יקרה. העובדה שזה לא בא לדיון גורם, לדעתי, לא רק לפגם פרוצדוראלי, גם לפגם במובן זה שלא שקלו את השיקולים. לא שמעתי באף דיון איזו התחשבות בפגיעה שהדבר הזה גורם לאותם יבואנים שכבר התקשרו בהסכמים. גם הפסיקה מאוד לא בעד החלה מידית של צו כזה, היא בעד מתן היערכות. זמן היערכות זה דבר הגיוני וסביר גם מבחינה משפטית, גם מבחינת השכל הישר, וגם מבחינה מוסרית, בלי לזלזל בכלל בצורך בהשוואת

לא שמעתי מאף אחד ברשות המסים ובמשרד הבריאות למה צריך להחיל את המיסוי הזה בצורה מידית. 60 יום לא יגרום שום נזק לאף אחד,

לחיות. לא יכול להיות שבן אדם ימצא את עצמו ביום אחד עם חוב של 10 מיליון שקל,

אני מזכיר, אנחנו בימים לא קלים, ימים שלא צריך להעמיס. כפי שנהגו עם הכלים החד פעמיים ועם המשקאות הממותקים, כך צריך לנהוג גם בנו.

לטענה המשפטית של פרסום הצווים באופן מיידי. אני הראשונה שמתנגדת לפרסום צו באופן כזה שהוא נכנס לתוקף לפני שהוא מגיע לכנסת ולוועדת הכספים ולפני שיש אפשרות לקיים ביחס אליו דיון. דווקא ביחס לצווים של

זה אירוע משמעותי.

יש מס בגובה של 270%. על 100 מיליליטר יש 7000% מס. אם אדם הזמין סחורה ב-10,000 שקל שעוד לא הגיעה, הוא מחויב במיליוני שקלים. השאלה אם זה דבר נכון או לא. ניסיתי לבדוק כל מיני אופציות של פתרון לגבי החיוב

מתוך כמה שאתם אמורים לגבות? לגבות מיליון שקל זה פייק,

נכון, אז אין בעיה. מה שצריך לעשות זה להמתין עם הצו הזה,

ומפה שיעשו מה שהם רוצים. המחירים של הסיגריות האלקטרוניות ושל הנוזל

להגיד שזה ממוסה לפי כמות הניקוטין זה לא מדויק. אני אתקן אותך. כמות הניקוטין במוצר זהה, אבל תפוקת הניקוטין שונה.

כלה בכאלה עם שאיפה שדומה לסיגריה עם עוצמות נמוכות וכמות אדים קטנה יותר.

יש הרכבי נוזלים לאידוי שונים, כאלה שמתאימים למכשירים שונים, עם ריכוזי ניקוטין בהתאם לצרכי המשתמש והמכשיר עליו הוא מאדה.

ישנם מאות אלפי קונפיגורציות שונות,

עם כמות ניקוטין

זה רק מוצר אחד מתוך מאות אלפי מוצרים שונים לחלוטין. ניתן לחשב עלויות של מאדה במערכות פתוחות,

לא במערכות החד פעמיות. יש עלויות שוטפות חוץ מהנוזל עצמו.

והסוללה.

עשינו סקר בקרב 500 משתתפים שבו ראינו שהצריכה החודשית הממוצעת היא 294 מיליליטר נוזל

אנשים. כמות הסיגריות הנצרכות בישראל היא 287 מיליון חפיסות בשנה. אנחנו מציעים להעלות את המס על החד פעמיות בהתאם לתכולת הנוזל, אבל להחריג או להוריד את המס על הנוזלים של סיגריות

זה המסר שעובר במס הזה, וזה לא נכון. שניים - מניעת שימוש מילדים על ידי העלאת המס בצורה יעילה

אין שום תיעוד על מחלות.

צריך לשמוע את קולם של הילדים ובני הנוער במדינת ישראל. הנושא כאן הוא לא רק מס, הנושא הוא גם

הוא חלק מקבוצה של מוצרים שקטלו יותר אנשים מכל מוצר אחר שאנחנו מכירים בתולדות האנושות. אנחנו יודעים

עם הנושא של הצהרת היבואן אפשר לחיות, אבל זה דורש הקמה של מערך פיקוח והכנסה למסגרת התקציב,

צריך שיהיה פיקוח כמו שצריך על המוצרים, כי היום בישראל השוק פרוץ

המס שנדרש עליהם הוא כמה מיליוני שקלים. מה אפשר לעשות לגבי זה?

הנוזל לסיגריה אלקטרונית מורכב מכמה מרכיבים,

למסות נוזל לסיגריה אלקטרונית ללא ניקוטין זה כמו למסות תחליף טבק שהיום אין עליו

ביניהם ממגזרים שאין בהם טלפונים חכמים, ששואלות אותנו מה אפשר לעשות עם הילדים. נכון לעכשיו אין תכנית גמילה מסיגריות אלקטרוניות שהיא תכנית מוכחת, ידועה, מפוקחת לבני נוער.

יש אמנה מוסדרת למניעת עישון, שכוללת צעדים שונים ומרובים שצריך לנקוט

מיסוי סיגריות זו מדיניות של בריאות הציבור. סיגריות אלקטרוניות זה מוצר ממכר, מזיק, מסוכן לבריאות,

נזק ללב ולכלי הדם, בעיות התפתחות,

וחברי הכנסת יקבלו את ההחלטה שהם צריכים לקבל. מאוד חשוב לי להתייחס למה שאמר פרופסור חגי לוין, לכך שהוא כינה את יבואני הסיגריות סוחרי סמים.

בידיעה שהילדים האלה כל החיים יסבלו מבעיות בריאותיות ויוציאו הון עתק על מוצרי עישון. לבוא ולהגיד שזה מוצר גמילה זה פשוט שקר, אין לי מילה אחרת

חשיפה לעישון כפוי בבית או במשפחה מייצרת במוח רצפטורים שהופכים ילדים למתמכרים בקלות ובמהירות לניקוטין. על הפרטת שירותי הבריאות אנחנו לא נרחיב כי זה נושא שאתם מכירים היטב, אבל העלאת המיסוי מטרתה ליצור מגבלה משמעותית על חשיפה של

יש 32 מדינות שאסרו על מכירה של סיגריות אלקטרוניות, ויש מדינות שמסדירות את זה באמצעות רגולציה. צו המיסוי מסדיר מיסוי דומה של סיגריות אלקטרוניות כמו סיגריות קונבנציונאליות. אין דבר שמבהיר למעשנים טוב יותר מאשר העלאת מיסים, הם מבינים היטב שהמדינה אומרת: חבר'ה, זה ממש מזיק הדבר הזה, חד משמעית". אנחנו מתבלבלים, ואני שומע פה גם את חברי הכנסת וגם את אנשי המקצוע, בין שני חלקים. צריך לדעת להבדיל בין מה שמושך את בני הנוער, לבין הדבר הכללי. מה שמושך את בני הנוער זה הסיגריות החד פעמיות שעליהן, כמו שאמרת,

ועל זה אף אחד לא יתווכח. לא רק שאף אחד לא יתווכח, גם צריך לעשות הכל בשביל שבני נוער לא ייכנסו. יש עוד מוצר שבו משתמש אחוז מסוים מהמבוגרים - משרד הבריאות עוד לא ענה לנו עד היום כמה משתמשים בו = שאנחנו מגיעים

ברור לך, אלכס,

ברור שהם לא ישחררו, כי אף אחד לא יקנה את זה. אין אף אחד שעובר ממוצר שעולה 70 שקל למוצר שעולה 2,100 שקל, אין חיה כזאת. הסיגריות החד פעמיות יישארו במחיר גבוה יותר, זה נכון, ואילו הסיגריות שנועדו להחליף את הסיגריות הרגילות יצאו מהשוק, או שייצרו אותן בבית ויהיה שוק שחור. כשאתה מגיע ל-7,000% מיסוי אתה מזמין שוק שחור או ייצור בבית, ועל הדבר הזה צריך לתת את

שנינו מבינים

מה הוא יעשה עם הסחורה?

הרי לא יקבלו את זה חזרה. חגי לוין, הפרופסור המלומד, קרא לאנשים פה סוחרי

עזבו את הנרגילות, מה קורה עם הסמים? דיברו על הנוער שמעשן את הסיגריה האלקטרונית,

כי אם היא תמסה זה יהיה כאילו

לא יכול להיות שכל פעם כשאין לכם איך לאכוף אתם מטילים מס על הציבור.

איזה כספומט? אתם רוצים למסות?

הדברים בהיגיון, בהדרגה. אתם יודעים מה, יש לי רעיון. אתם רוצים עכשיו למסות? קחו את החבר'ה שפה, תראו כמה הסחורה שלהם שווה.

תנו להם 150,000 עם התחייבות שהם מפסיקים למכור את המוצרים האלה. תנו להם גם מענק כדי לפתוח עסק אחר.

תשמעו אותם. מה אתם אומרים להם? לכו לאבטלה, תהיו רעבים, שהילדים שלכם יהיו רעבים.

זו לא חוכמה לזרוק על הציבור, לזרוק על האנשים האלה. תציעו להם דרכים חלופיות, אולי הם כן ירצו. ניסיתם? אני מבקש שמשרד הבריאות לא יסתמך רק על כל מיני מחקרים של עמותה, ואנחנו מכבדים את העמותה. העמותה עושה את שלה, יש לה את הפילנטרופים שלה שנותנים, לא משנה אם זה פילנטרופ אחד גדול או כמה פילנטרופים. משרד הבריאות צריך להשקיע כסף בשביל לעשות מחקרים. כשבאים לפה עם נתונים, צריך לתת לנו את הנתונים מכל המחקרים שיש, לא רק ממחקר שהם רוצים על פיו ללכת. אני נגד עישון סיגריות, במיוחד בקרב ילדים, וצריך לעשות הכל כדי לא לתת להם. אם תטיל מס קצת גבוה על ילדים, הם לא יוכלו לקנות את זה. ילד לא יכול להביא 250 שקל כדי לקנות סיגריה אלקטרונית. היו ימים שהייתי היחיד בכנסת שנאבק בעישון. אני שמח שיש פה

שנאבקים. הסיגריה באמת הורגת.

כי בסמים משתמשים לפעמים כתרופה. בסיגריה אין שום תועלת, זה רק הורג.

ארגון הבריאות העולמי אומר שהדרך הנכונה היא באמצעות המיסוי. אני צריך להסכים עם חבר הכנסת פינדרוס שאמר שיש פה שני מוצרים שונים לחלוטין שחוץ מהשם אין ביניהם קשר. אנחנו רוצים להיאבק בעישון בקרב בני הנוער. בני הנוער מעשנים את הסיגריה החד פעמית. הלוואי ויעבירו פה חוק להעלות את גיל המכירה לגיל 21. הלוואי, כמו שאמר חבר הכנסת ינון אזולאי, שיאכפו את זה כמו שאוכפים את האלכוהול. 360% מיסוי, אפילו 500% על החד פעמי הוא נכון. בחד פעמי צריך להיאבק בכל הכוח. אפשר לאסור את זה.

לאסור להביא חד פעמי שיש בו ניקוטין.

באוסטרליה יש איסור על חד פעמי שיש בו ניקוטין. החומר שמדובר עליו פה כולל נוזל אידוי. תאר לעצמך שמחר ימציאו מכשיר שמכניס ויטמינים באמצעות נוזל אידוי. אסור לעשות את זה באופן גורף. אני לא חושב שיש בושה לעזור לסוחרים. רשות המסים צריכה לקבוע שמה שהוזמן לפני שהתקנה נכנסה לתוקף צריך להיות כמו מלאי. לא צריך להעניש את האנשים שהזמינו כחוק. צריך למסות את החד פעמי, אפילו לאסור מכשיר חד פעמי שיש בו יותר מידי שאיפות, אבל את חומר האידוי צריך לבחון.

הזה לא משתמשים בני הנוער. אם נשפוך את כל המים עם האמבטיה נפסיד את המאבק שלנו. המאבק שלנו הוא למען הילדים, המאבק שלנו צריך להיות נחוש, לכן צריך שיהיה מיסוי על החד פעמי והחרגה של מה שהוזמן לפני התקנה, ואת הנוזל לשקול בהתאם לתוכן שלו. לא למסות רק בגלל שקוראים לו נוזל אידוי. צריך לראות אם זה מיץ עגבניות, מים או T.N.T. אני שמח להשתתף בדיון הזה כחוקר וגם מאינטרס אישי, מכיוון שנגמלתי דרך השימוש בסיגריות האלו. אני מאוד מסכים עם זה שצריך לעשות צעדים, אולי לאסור את זה על הגילאים הצעירים כדי למנוע את התופעה הזאת. כל חודש אני מקבל את כל העיתונים ואת כל המחקרים. אני קורא כל מאמר שיוצא לגבי תופעות הלוואי והסיכונים, כי אני דואג גם לעצמי וגם לסובבים. המקרים הבודדים שהיו עד עכשיו, שהיו מקרים חריגים וחריפים, היו לפני שנתיים, שלוש בארצות הברית. היו מספר מקרים שגרמו נזק לריאות, אבל בכל המקרים השתמשו בחומרים מהשוק השחור שערבבו אותם עם חומר שדומה לקנאביס רפואי. מדברים על התמכרות. אם התמכרות נגרמת מניקוטין, איך יכולים להכניס כחומר ממכר סיגריות אלקטרוניות שאין בהן ניקוטין? אם אין שום קשר לטבק - זה לא ממכר. הסיגריה האלקטרונית ממכרת כשהיא מכילה ניקוטין, לכן צריך להילחם נגד זה. אף אחד לא ממליץ להתחיל לעשן סיגריה אלקטרונית, אבל זה הרע במיעוטו. כל המחקרים הגדולים, אפילו השליליים ביותר, מודים שנראה שהדבר הזה הוא הרבה פחות מזיק מסיגריה רגילה. זה הרע במיעוטו. אם מדברים על כל העניין של התמכרות, אז קנאביס רפואי ממכר פי שלוש עד פי 10 מניקוטין, ואנחנו עדיין משתמשים בזה. אני נותן למאות חולים לעשן או לאדות קנאביס רפואי. למה אנחנו נותנים את זה? כי כשיש מחלה זה הרע במיעוטו. אם כמות הניקוטין בסיגריה רגילה היא 10 מיליגרם, שני מיליגרם מזה נכנס לדם. זה שווה לכמעט 10 מ"ל של אידוי, שזו צריכה ממוצעת של אנשים שמשתמשים בסיגריה אלקטרונית. אידוי שמכיל בין 3 ל-6 מיליגרם ל-מ"ל שווה לאחד עד שלוש סיגריות. ראיתי שההצעה הייתה להשוות 10 מ"ל ל-200 סיגריות מבחינת הייבוא. זה באמת לא הוגן.

שצריך לעצור את המכה הזאת בגיל הצעיר ואת המכה של המעשנים בכלל, אבל המחקרים האפידמיולוגים שהיו בכל מקום בעולם, כולל שאלונים שהיו פה בארץ, מראים ש-99% מהאנשים המבוגרים שעברו לסיגריה אלקטרונית עברו לעשן אותה לאחר עישון סיגריה רגילה. זה מופיע גם ב-British Medical Journal. זה יותר יעיל ממסטיקים וכל התוצרים האחרים שמכילים ניקוטין. זה כן חומר שיכול לעזור לגמילה למבוגרים, זה כן חומר שיכול להיות תחליף שהוא הרע במיעוטו. צריך להתייחס לזה כשלב ביניים כדי להיפטר לאט לאט ממכת העישון בקרב המבוגרים, לא כפתרון והצעה לכל האוכלוסייה.

הקשר המסחרי או העסקי שלך ליבואנים, ליצרנים של סיגריות אלקטרוניות או של נוזל אידוי? אין לי שום קשר לחברות התרופות, בוודאי ובוודאי שום קשר אפילו של שקל אחד לאף חברה. אני אפילו לא מכיר את האנשים האלה. רק עכשיו ראיתי את הפרצוף של חלק מהאנשים שמוכרים. הקשר היחיד זה שמידי פעם הלכתי לחנויות וקניתי. אף פעם לא נתת שום ייעוץ ליצרנים של סיגריות אלקטרוניות או מוצרי אידוי? אף פעם. כששאלו אנשים באחד מהשאלונים מה הם יעשו אם המחירים יהיו מופרכים ולא יהיו את החנויות לקנות את הנוזלים האלה, 35% מהאנשים אמרו שהם יחזרו לסיגריות רגילות, שזה יותר גרוע, ו-50% מהאנשים אמרו שהם יתחילו להכין בשוק השחור או בבית, שאלה בדיוק היו המקרים שגרמו לתופעות לוואי חריפות בארצות הברית. אני רוצה להצטרף למה שאמרו לפניי גם פרופסור לוין וגם דנה פרוסט. אני מקבלת הרבה מאוד מהדברים שאמרו פה, אבל בסוף צריך להסתכל על הנתונים מישראל. הסיגריות האלקטרוניות נמצאות בשוק בישראל כבר משנת 2010. במשך כמעט 10 שנים הן היו כמעט ללא שום רגולציה, כמוצר צריכה, לא היו שום השפעות על הפרסום שלהן, על איך שהן צריכות להיות. יש היום פחות מ-2% מהמבוגרים שמשתמשים בהן, לעומת מגפה בקרב בני הנוער. הבעיה במדינת ישראל היא בני הנוער שמשתמשים בסיגריות האלו, לא מתי המעט של המבוגרים שאולי יעברו לסיגריה אלקטרונית. אני רוצה לתקן גם את מה שנאמר לפניי בנוגע להוכחות המדעיות. יש היום הוכחות מדעיות לנזק מהסיגריות האלקטרוניות. זה נכון שלא מדובר על אותו נזק כמו מסיגריה רגילה, אבל יש נזק חד משמעי. הוכח שזה פוגע באנדותל של כלי הדם, שזה גורם לכל מיני שינויים בחומר הגנטי של התא שעלולים להביא בסופו של דבר גם לעלייה בסיכון לסרטן. אנחנו יודעים שהדברים האלה קיימים. זה לא מוצר נטול סיכון. כל הזמן מדברים על אנגליה שתומכת בסיגריות האלקטרוניות, על כך ששם מעודדים אנשים לעבור לסיגריות אלקטרוניות,

באנגליה פחות מ-6% מהמבוגרים המעשנים עברו לסיגריות אלקטרוניות. אנחנו יודעים שהרבה מאוד מהאנשים שמשתמשים בסיגריה אלקטרונית כמוצר גמילה נשארים Dual Users, משתמשים כפולים. מדברים על בין 30% ל-50% מהאנשים שרוצים לעבור לסיגריות אלקטרוניות כדי להיגמל מסיגריות רגילות שנשארים משתמשים כפולים. המחקרים מראים שלמשתמשים הכפולים יש נזק אפילו יותר גדול מאשר לאלה שמשתמשים רק בסיגריות רגילות, כי הם נחשפים לחומרים נוספים כמו מתכות כבדות שנחשפים אליהן רק מהסיגריות האלקטרוניות. הבעיה במדינת ישראל היא לא המעשנים המבוגרים שלהם יש לנו מה להציע, אלא בני הנוער שלצערי הרב הולכים ומתמכרים, כשחלק מבני הנוער שמתמכרים לניקוטין יעבור גם לסיגריות רגילות. אנחנו יודעים שהשינויים המבניים שקורים במוח כתוצאה מהחשיפה לניקוטין בגיל ההתבגרות גורמים להם להיות יותר פתוחים להתמכרויות של סמים אחרים. זו נקודת הפתיחה של בני הנוער לכל העולם הזה של סמים, וצריך לאסור את זה. אני רוצה

מעבר למה ששלחו לו כל היבואנים, את החומר שאני שלחתי, האם הוא קרא גם את המחקרים מהעולם, את הדוחות של ארגון הבריאות העולמי, של הבנק העולמי, של ה-CDC. יש מספיק מחקרים שתומכים בכל הטענות שהועלו כאן בשלב הזה. אידוי זה עישון. אין דבר כזה מבחינתו להיגמל מעישון על ידי מעבר לאידוי. זה לא נקרא גמילה. סיגריות אלקטרוניות,

מכילות חומרים רעילים ומזיקים, מכילות ניקוטין כחומר ממכר. בוא נגיד שזו נבלה וזו טרפה מבחינתנו. זה לא הרע במיעוטו. זה לא מוצר גמילה למבוגרים, זה בעיקר מיועד לבני נוער. פורום האידוי נתן לנו שיעור מצוין לגבי כל המוצרים. מכיוון שיש הרבה ורסטיליות, נקודת הייחוס של משרד הבריאות החל מ-2019 היא המחסנית של ג'ול, של 0.7 מיליליטר. אנחנו לא המצאנו את זה. בשנתיים האחרונות הצטברו עוד הרבה מאוד מחקרים ועדויות שהראו בצורה חד משמעית ש-0.7 מיליליטר שווה ל-200 שאיפות. זה מבוסס מחקרים, כבוד היושב-ראש, לא מבוסס על דיווחים אנקדוטליים של אנשים שעישנו בין 15 ל-17. הממוצע של 10 שאיפות לסיגריה זה לא דיווח אנקדוטלי, זה מבוסס מחקרים, זה הניסיון שהצטבר בעולם. לא היה פה שום דיווח אנקדוטלי. אם אנחנו מדברים

על אנקדוטות, אז ג'ול נעלם מהעולם לפני שנתיים. כל מעשן בעולם הזה יגיד לך שסיגריה שווה הרבה יותר מ-10 שאיפות, וזה לא משנה מי מעשן אותה. אני מבקש ממך לשמור על שפה נאותה. אם אני אגיד את כל הטענות שיש לי על ההכנות שלכם לקראת הצו הזה, תאמיני לי שאתם לא תצאו טוב.

לא חושבת שלהגיד דיווח אנקדוטלי זו שפה לא נאותה. לא היה פה דיווח אנקדוטלי.

אני מבססת את הניירות שלי על מסמכים מקצועיים מהעולם, לא על מישהו שאמר לי כמה שאיפות הוא שואף. זה שלא ידעת לענות לנו על התשובות בפעם שעברה לא מעיד על מקצועיות.

לקחת מהעמותה את כל הסקרים ואת כל המחקרים שלה. אל תספרי לנו מה זו מקצועיות. מקצועיות זה לא לשבת שם מאחורי השולחן ולהתנהג התנהגות כל כך מבישה, אז תתביישי לך. על מה יש לי להתבייש? על התשובות שפעם שעברה לא נתת. על זה שאני קוראת מאמרים ומחקרים מהעולם אני צריכה להתבייש?

אתה צריך להתבייש שאתה מדבר ככה לפקיד במשרד ממשלתי. הבעיה שכשאתם יושבים במשרד הממשלתי אתם מתנהגים לנבחרי ציבור כאילו הם איזה פסולת. תתביישו. אני מאוד מכבד את אנשי המקצוע, אבל אני לא אתן לאנשי המקצוע לדבר ככה לחברי הכנסת וגם לא לתת תשובות לוועדה. אפרת, אם יש לך תשובות על השאלות שנשאלו כאן בדיון הראשון על הנושא,

כולל כמות המעשנים, כולל מה הייתה כמות המעשנים לפני שהסיגריות האלקטרוניות נכנסו לתוקף או נכנסו לשוק, כולל האם זה השתנה בקרב צעירים. חבל שהנציגים של הממשלה מתנהגים ככה. רשות המסים, בבקשה. אנחנו נוריד מהצו את פרט מכס 33.02. שזה תמציות הטעם?

אם נקבל ממשרד הבריאות נייר עמדה מתוקן לגבי החישוב של 0.7, נתקן גם את זה. זאת תהיה הדרישה של הוועדה. לא קיבלנו עדיין תשובות על איך ה-0.7 נבנה. הם מסתמכים על ג'ול, אבל ג'ול כבר לא רלוונטי. כל אחד שאי פעם עישן סיגריה יודע שסיגריה זה הרבה יותר מ-10 שאיפות, זה בין 15 ל-17. גם אני תהיתי איך זה 10, למרות שמעולם לא עישנתי.

אתם מפנים אותנו למשרד הבריאות, אבל משרד הבריאות לא מחזיר לנו תשובה. לכן הוועדה תקבל החלטה לבד. רצוי שההחלטה תהיה על בסיס נתונים. את החד פעמי אנחנו מוכנים למסות כמו הנוזל כך שזה יהיה 270% פלוס הקצוב, ולא פחות מהמס המינימאלי. אגב,

יש לי איזה רעיון, תחשוב אם זה יכול להיות. הרי כולנו תמימי דעים שבני הנוער הם היעד המרכזי שלנו עכשיו לטפל בו כי הסיגריה החד פעמית באמת מזיקה להם. אני מציע שבהסכמה נאסור את הסיגריה האלקטרונית החד פעמית. אני לא בטוח שאתה יכול בהסכמה, אתה צריך חקיקה. על חקיקה אני מדבר. תאסור את אלו שיש בהן ניקוטין. יש יבואנים שיושבים פה שהביאו את הסיגריה האלקטרונית החד פעמית.

שרשות המסים תכניס עכשיו כסף מהמס שהיא תיקח, אני מציע שייקחו את הסיגריות האלקטרוניות החד פעמיות שהגיעו להשמדה, ושרשות המיסים תשפה את היבואנים על הסיגריות האלקטרוניות החד פעמיות. אם רוצים לדאוג לבריאות הילדים האלה ולחינוך שלהם, זה יכול לתת מענה מיידי, אלא אם כן רשות המיסים רק רוצה

הגעתי לסיכום עם אגף התקציבים במשרד האוצר על כך ששלושה מיליון שקלים מההכנסות מהמס הזה יעברו למשרד הבריאות בשנה כדי שיגבירו את האכיפה. מתוך כמה? מדברים על 40 מיליון, אבל אף אחד לא באמת יודע. זה יעבור למשרד הבריאות לצורך הגברת האכיפה והלחימה בתופעות העישון כולן. זה ייבלע בקופות החולים. אני מבקש פה פתרונות, לא נאומים. אף אחד לא נותן פה פתרונות. אני חושב שמאוד התקדמנו עם הפתרון. יש פה ארבעה נושאים שצריך לדבר עליהם: החד פעמיות, הרב פעמיות, הנוזלים ללא ניקוטין והמלאי הקיים. אני אתחיל עם החד פעמי. אתם כולכם מדברים פה על כך שהניקוטין זה הדבר המסוכן. תחילו חוק שאי אפשר להכניס סיגריות חד פעמיות עם ניקוטין, תגבילו את זה כמו במדינות אחרות לכך שיהיה מספר שאיפות מוגבל. לירדן, שכנה קטנה שלנו, אי אפשר להכניס את המוצר הזה בלי תקן. מראש זה מוריד 90% מהמכשירים, זה חוסם את כל היבואנים הקטנים שנכנסו שהם בכלל לא מהמקצוע שלנו. כל אחד עם קצת כסף הולך ומייבא את הסחורה הזאת, אז לא אכפת לו מה יש בפנים, לא אכפת לו מה טיב המוצר, וזה בסופו של דבר פוגע בנו. יש צעדים שאפשר לנקוט בהם, לרבות גובה המס. בשום מקום בעולם לא גובים מעל 0.06 סנט למיליליטר. כל מי שיושב פה מסכים באופן מוחלט וחד ודאי שהחד פעמי גורם לנזק. החלק של המדינה חייב להיות באכיפה. תעשו חוק שזה מעל גיל 21, תתנו הרתעה זהה שוות ערך לאלכוהול כך שבעלי החנויות לא יעזו למכור את זה. תנקטו בצעדים האלה. תחריגו את זה מהרב פעמיות. יש מיליון 700 מעשני סיגריות ו-200,000 מאיידים. איך אנחנו נכנסנו לתוך קטגוריה של חד פעמיות? זה בכלל לא אנחנו, אנחנו לא שם, זה קהל אחר לגמרי. הגיל הממוצע של המאיידים הוא באזור 30 פלוס. מתוך מדגם של 500 איש יש רק 12 שהם בין 18 ל-21. כבעל חנות מקצועית אני לא ניתן לאף אחד מתחת לגיל 18 לדרוך אצלי. אז מאיפה יש לילדים את הסיגריה? זה נמצא בכל פיצוצייה. אתם חייבים להחריג את הדבר הזה ולהבין שמדובר פה בקטגוריות אחרות לגמרי. עשיתם שני חוקים במהלך השנים האחרונות - הורדתם מ-5% ניקוטין ל-2% ניקוטין ונתתם לנו חצי שנה להתארגן כדי לגמור את המלאי, ואחרי זה אדון גליק הנכבד העביר חוק של פרסום ונתתם לנו שנה לגמור את המלאי. היום כדי להזמין, אם אתה יבואן אחראי, אתה צריך להעביר תחזית של מכירות שלך, אתה צריך להזמין את האריזות במיוחד. גם פה נכנסים היבואנים הלא אחראיים שעושים פרטץ', מביאים סחורות. אין מי שיאכוף את זה. יש לי סחורה תקועה בסין כי בסין יש כרגע את החג הסיני. גם אם תתנו לי לשחרר את הסחורה הזאת, בשלושה שבועות הקרובים אין עם מי לדבר,

זה תקוע שם. אתה חייב להתחייב על כמות מסוימת ולהביא אותה בצורה מסודרת. אם תעשו תקן, תעשו בדיקה במדינות שכנות עושים את זה של מה החומר בפנים, אתם תגלו לבד ש-80% מביאים דברים שהם בכלל לא מוצרים. תשבו איתנו, אנחנו נעזור לכם איך לגרום לתופעה הזאת להיעלם. אתם נותנים פה פרסים לתעשיית הסיגריות. דרך אגב, החישוב של רשות המסים נולד בשנות ה-90, משם זה בא.

תמחיר סיטונאי, לא קיים הדבר הזה. ברגע ש"דובק" בשנה שעברה עברו לשיווק ישיר - זה כבר היום מהיבואן לקמעונאי - הם דילגו על כל הצינורות, לכן זה בכלל לא רלוונטי החישוב העתיק הזה של רשות המסים. תתאימו את עצמכם לרוח התקופה. אנחנו היום לא נצביע על הצו הזה, נצביע עליו מחר. אני מבקש מרשות המסים לעשות שני תיקוני עיקריים. הדבר הראשון זה לתקן את החישוב לקופסת סיגריות למיליליטר אחד, לא ל-0.7, כי כל אחד מבין שזה לא הגיוני ש-0.7 זה 10 שאיפות וזה שווה ערך לסיגריה. הדבר השני שאני מבקש זה לתקן את הנוסחה של הסיגריות החד פעמיות לנוסחה הרגילה. זה אמנם יהיה מבוסס על הצהרת היצרן והיבואן, אבל לרשות המיסים תהיה את הזכות ואת היכולת לבצע בדיקה של המוצרים האלה, כשבמידה ויהיו שם אי דיוקים היבואנים ייכנסו לגרעון מיסויי. אלה שני התיקונים שאני מבקש להכניס לצו ולהביא אותם מחר. מה לגבי סחורה שהוזמנה כבר? לסחורה שהוזמנה יש פתרון. שהם יכולים להשאיר את הסחורה? הם משאירים את הסחורה בנמל ומשחררים אותה בחלקים. הם משלמים את המס על החלק שהם משחררים. הם משלמים על האחסון? איזה מס אנחנו משלמים? אתם משלמים את המס שייקבע בצו. לא הכתבנו פה את הצורה של הסיגריה שבה היא צריכה להיכנס לארץ, את חוזק הניקוטין שלה. אני לא הבאתי סיגריות חד פעמיות, אבל מהחבר'ה שכן הביאו הסיני לא לוקח חזרה. אז תשחרר את זה בשלבים. אי אפשר לשחרר, אין לזה קליינטים. אי אפשר בפי 1,000. אני מבקש מרשות המסים להכין את הצו כפי שקבעתי. הישיבה ננעלה בשעה 12:15.